התרבות והספורט, בנושא מקומה של יהדות התפוצות במערכת החינוך, לציון שבוע התפוצות. נמצא איתנו שר התפוצות והמאבק באנטישמיות והשר לשוויון חברתי, עמיחי שיקלי. אני רק רוצה לומר כאחד שבא מיהדות התפוצות וגדל על יהדות התפוצות, אני חושב שליהדות התפוצות יש תפקיד גדול, וודאי במערכת החינוך ובפרט, אבל אני חושב ההשפעה על החברה הישראל

החינוך הזה של לחיות עם האחר ולא רק לצד האחר, אני חושב שזה דבר שמודגש מאוד ביהדות התפוצות ואני מברך על הבקשה לכינוס הדיון. אדוני השר, בבקשה. אני אשמח לשמוע קצת ואחר כך. אוקי, אז סמנכ"ל הסוכנות היהודית, יהודה סטון, בבקשה. אז ראשית תודה על ההזמנה ותודה על הדיון הזה. אני חזרתי,

קהילות יהודיות, אתמול בלילה, ממש בלילה מארגנטינה וצ'ילה, ביקור בקהילות האלה, שתי קהילות חמות, יהודיות, ציוניות מאוד ואתם בטח זוכרים ב-2011 היה אירוע שתייר ישראלי גרם לשריפת ענק בפארק הלאומי טורס דל פיינה בצ'ילה, שירפה שכילתה 100 אלף דונם והאירוע הזה לנו הוא היה נראה נוראי ברמה האקולוגית ואם רגע נבין מה קרה לקהילה היהודית בעקבות האירוע הזה, היא זאתי שהתמודדה עם המשמעות שלו, עם המשמעות של אנטישמיות שצמחה, דרך אגב, הם בסוף גם שילמו את כל העלויות, הקהילה היהודית ואני חזרתי משם, סיפרתי להם על שבוע התפוצות בישראל, הייתה להם בקשה אחת, תגיד לעם בישראל שכל דבר שהם עושים משפיע עלינו,

מה שנקרא, חוק כלים שלובים ואנחנו אוהבים את ישראל ואנחנו תומכים בישראל ואנחנו נמשיך לתמוך בישראל, אבל צריך לדעת הישראלים, שגם להתנהגויות שלהם בחו"ל יש משמעות עלינו כקהילה היהודית ולמה אני מספר את הסיפור הזה שהוא בעיניי סיפור משמעותי וחשוב? כי מי שהיה בבתי הספר היהודים בתפוצות, ראה כנראה את דגל ישראל, שמע את התקווה בבוקר, שמע אותם מלמדים על היסטוריה יהודית, חווה את ישראל ברמ"ח אבריהם ובסוף, אין סימטריה שאנחנו מגיעים למערכת החינוך הישראלית, אנחנו לא לומדים על אחינו בתפוצות, באותו אופן שבה הם לומדים עלינו, בהקשר הזה. אני רוצה להגיד מה אנחנו היום כן עושים ומה הייתי ממליץ,

לפחות להוסיף מעבר למה שקיים. אז יש הרבה עבודה שנעשית עם משרד החינוך ועם משרד התפוצות, יחד עם המזכירות הפדגוגית ואגף תרבות יהודית, אנחנו הכשרנו למעלה מ-200 מנהלים שעברו הכשרה אינטנסיבית בנושא הזה, אנחנו גם התחלנו להכשיר את צוותי ההוראה בתוך בתי הספר, יש לנו רשת שותפויות ענקית, מאות בתי ספר ויחסי גומלין בין ישראל ליהדות התפוצות. שבוע התפוצות, משרד התפוצות, יוזמה נהדרת, מנהלת עמ"י, משרד החינוך הבלתי פורמלי, אירוע העם על הבר, 450 שליחים ועובדים השתתפו, לתוך זה 300 כיתות, אני חושב שצריך יותר בשנה הבאה וזה צומח,

MITF יכול להיות אחרי זה עופר ידבר על זה, אבל מורים מהתפוצות שמגיעים לישראל ולוקחים חלק, אנחנו עובדים עם מועצת מכינות, עוד פעם, גם מנהלת עמ"י, גם משרד התפוצות מכשירים ומייצרים להם חיבור עם משתתפי מסע. חברה למתנ"סים ואני עוד יכול להמשיך עוד ועוד ועוד, אני לא רוצה לקחת את כל הזמן, אני רוצה להגיד שני דברים וגם הצבא,

נכנסנו לתוך הצבא, אני חושב שהצבא הוא כלי משמעותי, לא קשור לפה, אבל חשוב. שני דברים שאני הייתי ממליץ לנו לחשוב קדימה, אחד, זה באמת איך זה נכנס כלימודי חובה, כמקצועות הלימוד, ללמוד על יהדות התפוצות, לא רק כבחירה, אלא ממש לימודי חובה והדבר השני, יש לנו פה עשרות אלפי צעירים יהודים מהעולם שמגיעים בגילאים הרלוונטיים להיות בישראל, בוודאי מכיר יושב ראש הוועדה את האירוע הגדול מצרפת שיש לנו פה 1,200 חבר'ה שמגיעים צעירים, כיתה יב' לישראל. אנחנו צריכים לדאוג שכל ילד ישראלי, בצורה כזאת או אחרת, שכבר מגיעים לפה, יהדות התפוצות הוא פוגש אותם, זו ההזדמנות ויש פה מחסום כלכלי קטן שצריך לדעת לעמוד עליו, כי כדי להצטרף לשבוע-שבועיים, עולה כסף, לא לכולם יש את היכולת להקים כסף, אני חושב שצריך להקים מיזם חדש שיאפשר לישראלים במערכת החינוך, לפגוש יהודים שמגיעים לפה, מעבר לזה שהם גם צריכים לצאת לשם. אני מאוד מודה על העשייה הברוכה, תודה רבה. תודה רבה. רות קלונר-לוי, מנהלת אגף תכנים ותוכניות במנהלת חברה ונוער. שלום, תודה רבה על ההזמנה. אז אנחנו בשם משרד החינוך,

אנחנו נאמר שאנחנו פועלים בנושא התפוצות והמיעוט היהודית, במהלך כל השנה, מאז 2016, מאז החלטת הממשלה, משרד החינוך חרט על דגלו שכל בוגר במערכת החינוך יהיה בממשק כזה, או אחר בנושא התפוצות, משהו שהוא לא היה קיים בשנים שלפי כן ואכן שבוע התפוצות הוא שבוע שהוא נותן באז מאוד רציני למערכת, הוא חגיגה מאוד גדולה, הוא גם נכנס השנה הזו יחד עם שבוע חיים משותפים, אנחנו כמובן, מחברים בין הדברים. אני אציין תיכף כמה פרויקטים שאנחנו עושים ספציפית בשבוע התפוצות, אבל אני כן אומר שהחל מ-2016, אנחנו גם הכשרנו הרבה מאוד, אני ראש אגף תכנים במנהל חברה ונוער, שבעצם הוא הגוף מטעם המדינה שאחראי על תחומי החינוך הבלתי-פורמלי, אנחנו מכירים היטב גם מכבוד השר, מעולם המכינות, זאת אומרת לא אישית, אבל אנחנו מכירים ובמסגרת הזו,

אנחנו פועלים, גם על רצף החינוכי לאורך כל היום ואנחנו היחידה שאחראית מטעם משרד החינוך, להעמיק בנושא הזה, לצד היחידות האחרות, כמו שיהודה כרגע הזכיר. אז אנחנו הכשרנו הרבה מאוד מפקחים שהם פיתחו תוכניות לימוד בנושא, הן פורמלי והן בלתי-פורמלי,

שגם מנהלים. יש לנו הרבה מאוד קבוצות שהן פועלות עם יוזמות ואנחנו שאחראים על מנהיגות הנוער, על מועצות התלמידים,

הש"צים, אנחנו לאורך כל השנה מקיימים פעילויות ומפגשים ותכנים שהם נוגעים בנושא התפוצות,

בראש השנה, אנחנו חיברנו בין בתי ספר בחו"ל, לבתי ספר בישראל ואנחנו הבאנו אותם להיפגש ולברך אחד את השני, הדלקות נר בחנוכה וכיוצא בזה. כעקרון, שבוע התפוצות באופן ספציפי, יש כמה דברים שאנחנו נותנים את הבאז, אחד זה שאנחנו בשבוע הזה, גם כאן יהודה ציין את זה, יחד עם הסוכנות היהודית, אנחנו כ-300 שליחים שנכנסים לבתי ספר, בעצם אנחנו מגיעים ל-10 אלף בני נוער בבתי הספר שיפגשו השבוע עם נושא התפוצות.

אנחנו גם מפגישים בין מנהיגויות נוער בישראל ובחו"ל, לפעילויות מקוונות, אנחנו הוצאנו בשם משרד החינוך, הוצאנו מספר ערכות, ערכות שהן פועלות לאורך כל השנה שזה ערכות דיגיטליות שזה 'אחי מעבר לים', יש ערכה מיוחדת שכל המחנכים במערכת החינוך, כ-20 אלף מחנכים קיבלו את הערכה הזאת, ערכה מיוחדת לשבוע התפוצות שמעלה את הנושא שהיא בעיקר מתמקדת בנושאים חברתיים ובערבות הדדית בין יהודי ישראל והתפוצות ואיך בני נוער יכולים בעצם, לקיים את הערבות הזאתי ולהעמיק אותה, כקטליזטור בכלל של העולם היהודי ואגף תרבות יהודית, גם פיתח ערכה מיוחדת לשבוע התפוצות, ששם אנחנו משלבים את זה בתוך תחומי הדת. בנוסף לכל הנושא הזה, אנחנו כמובן, מקיימים כנסים לבעלי תפקידים בנושא, הן בפורמלי, הן בבלתי-פורמלי ומשלבים את זה, בסופו של דבר, לתפיסה של היהדות הקולקטיבית שאותה אנחנו רוצים לקדם, כתוכניות המשך, כמו למשל, מצד החיים שהיו מגיעים בכל שנה לישראל ולא פוגשים בני נוער שהגיעו ממצעד אחים, משלחות שלמות ממדינות שלמות בעולם ולא פגשו ישראלים, לא פגשו בני נוער מהארץ ואנחנו יצרנו תהליכים שהפגישו אותם, בערב יום הזיכרון, אנחנו מכניסים אותם לתוך הכיתות וחלקם משתלבים בכנסים, תהליך מאוד מבורך ומרגש ואנחנו מתכוונים להמשיך אותו, הייתה הפסקה עם הקורונה ובשורה התחתונה, אני רוצה להגיד ככה, אנחנו עובדים בשיתופי פעולה, יחד עם משרד התפוצות מאוד מאוד הדוק, יחד עם הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית, ארגון גשר, מהנהלת לעמ"י וביחד היכולת שלנו לעשות את שיתופי הפעולה האלה היא בעצם בשנים הבאות קדימה, להבטיח שכל נער ונערה שמסיים את מערכת החינוך, יבין שהיהדות היא לא מסתכמת במדינת ישראל, אלא היא קולקטיבית ויש כאן ערבות הדדית שהיא מאוד חשובה, שבני הנוער יכולים לעשות משהו בעניין הזה. תודה רבה. אני מבין שהפעילויות שאתם עושים היא בעצם בעיקר, לפחות מתחת תפקידך של חברה ונוער, בבלתי פורמלי, השאלה מה משרד החינוך עושה בתוך בתי הספר? המערכת הפורמלית, איפה יהדות התפוצות נמצאת? אז אני ציינתי את זה ואני אדגיש את זה שוב, משום שאני יושבת כאן, לא על מנהל חברה ונוער, על מערכת החינוך ומה שאנחנו עושים זה כל בתי הספר, כל המחנכים קיבלו ערכות מוכנות ספציפיות לשבוע התפוצות שהם מקיימים בתוך הכיתות, אותם 300 שליחים שגם יהודה ציין, בשותפות עם הסוכנות, אנחנו את כולם מפעילים בתוך הכיתות, בתוך בתי הספר. נעמי השבוע הייתה בערך עם איזה 7,000 בתי ספר, אין 7,000 בתי ספר בקשר והפעילויות שלנו בשבוע התפוצות הם אמנם מתקיימות גם ברשויות המקומיות שבהם אנחנו פועלים, בגלל שזה מנהל חברה ונוער, אבל מערכת החינוך ביקשה ממנהל חברה ונוער, להיכנס לתוך מערכת החינוך הפורמלית, לתוך בתי הספר, לתוך הכיתות ושם אנחנו מפעילים את השיח של הדבר הזה כדי להכניס את זה לתוכנית הליבה.

אני כן אומר גם שבמערכת החינוך יש תוכנית מסודרת לשעת החינוך, מכיתה ז' עד כיתה י"ב, לפחות המנדט שלנו וכחלק ממדיניות משרד החינוך, אנחנו הכנסנו לתוכנית הלימודים בתוך בתי הספר, את הנושא של התפוצות באופן קבוע, בכל אחת מהשכבות. תודה רבה. חבר הכנסת, קינלי טור פז. תודה אדוני היושב ראש. אני רוצה להתחיל בלשבח את העובדה שהנושא הזה של התפוצות, מקבל יותר ויותר מקום, נדמה לי שמאז נאום הנשיא הקודם על ארבעת השבטים, חלחלה בחברה הישראלית התובנה שיש שבט חמישי שלא נוכח פה, שלא לדבר על עוד שבטים שלא יוצגו, אבל שיש לנו שבט גדול, כמעט באותו גודל שנמצא בתפוצות, אז אנחנו צריכים להיות בקשר אתו. אני רוצה לומר כאן שבמבחן התשומות התקדמנו, אבל במבחן התפוקות יש לנו עוד דרך ארוכה, כלומר 20 אלף כיתות זה מדהים, זה חמישית מהכיתות במערכת החינוך, אבל אני לא אומר את זה כביקרות, כעובדה, יש מאה אלף כיתות במערכת החינוך ויש 5,500 בתי ספר ולרבים מתוכם אין קשר עם התפוצות והנושא עדיין לא חלחל לתודעה, עוד לא הגענו לקו הזה שהדבר הוא על כל משמעותי שאי אפשר להתעלם ממנו. כמו שנגיד, כן התקדמנו בנושא נגיד של מודעות לצרכים מיוחדים שלדעתי בדור עברנו תהליך, אנחנו עוד לא איפה שאנחנו רוצים, אבל התקדמנו רבות. אני רוצה להציג כאן שלוש נקודות תובנות, הראשונה, אני חושב שמה שגורם להרבה מאוד חיילים להיות מודעים לנושא התפוצות זה נושא ההצטרפות למסעות בארץ, תגלית מסע וכו' ובהקשר של מסע שיש גם מסעות צעירים יותר, לשקול את זה גם במערכת החינוך, כמו תלמידי החטיבות העליונות, הם בוודאי בשלים להצטרפות למסעות מהסוג הזה. שתיים, אני כמנהל בית ספר היה לי פרויקט שבניתי בעצמי, עם קהילה באוסטרליה שהייתה מביאה כיתה כל שנה אלינו והניסיון הזה מראה שילד לילד זה בסוף הכי משמעותי, היום אפשר בזום, אנחנו רואים כמה זה משמעותי. אצל הילדים שלי המקום היחיד שהם באמת מודעים זה כשיש כיתה, יש להם כיתה בישראל עם כיתה בברזיל, במקרה הזה, אבל זה לא משנה. אני חושב שאנחנו צריכים לשאוף לזה שלכל כיתה בישראל וזה מתאים דגש לכל המגזרים, תהיה כיתה בחו"ל, ביהדות התפוצות שהיא תפגוש אותה ונקודה שלישית בעיניי היא נכונה תמיד בחינוך, גם בנושא הזה, כמה שיותר צעיר יותר טוב, בניגוד להגדות, לא צריך לחכות, לא ליב' ולא לי', ילד בגיל שלוש יש לו את אותה קיבולת רגשית,

לייצר קשר עם יהדות התפוצות. אפשר לעשות בגן הילדים דברים מדהימים,

לא לחטיבה עליונה ולא לחטיבת ביניים, להתחיל בגן, עם ילד בגיל שלוש יחזור מקבלת שבת שהוא עשה עם ילד במקרה הזה, בגלל הבדלי השעות זה באירופה, זה משנה מציאות ואפשר לעשות את זה,

בזום בהקשר הזה, להתחיל כמה שיותר צעירים. תודה רבה ותודה על רשות הדיבור. תודה רבה, מנכ"ל מסע ישראל, עופר גוטמן, בבקשה. מסע ישראל, תודה רבה אדוני היושב ראש. אנחנו במסע שמביאים לכאן 12 אלף צעירים בשנה משישים מדינות שמגיעים לתקופה משמעותית, לכמה חודשים, עד שנה, בזמן הזה הם נמצאים, חלק מאיתנו וחלק הם גם נמצאים במערכת החינוך, אחת התוכניות שלנו היא מסע מורים, תוכנית שבה יחד עם משרד החינוך, תוכנית שבה הם מגיעים להיות,

מורה בבית ספר למשך שנה שלמה, שבו הוא מלמד אנגלית, אבל מעבר לאנגלית הוא גם מספר את הסיפור שלו, הוא מביא את הקהילה שלו, מאיפה הוא הגיע ונוצרים כאן קשרים מדהימים ברמה הזאתי. בנוסף, אנחנו פיתחנו בשנתיים האחרונות עם מנהלת עמ"י ומשרד התפוצות, שני דברים שאני חושב שהם ממש משנים מציאות, אחד, זה הפרויקט המשותף של חיבור, מיזם החיבור בין מכינות, לבין צעירי מסע שמגיעים לכאן ל'גאפ היר', אנחנו מדברים כאן, שנה שעברה זה היה כמה מאות אנשים מכל צד, השנה אנחנו מדברים על 1,200 איש, צעירים ממסע ו-1,200 מכיניסטים, זה הרבה אנשים שנפגשים על בסיס, כמה פעמים במהלך התוכנית למפגשי עומק עמוקים שזה בעצם WIN-WIN לשני הצדדים, הצד שלנו, היהדות התפוצות לומד יותר על ישראל, מתחברת לצעירים בני גילם והצד הישראלי שומע ולומד על יהדות התפוצות. בנוסף, נכנסנו הסמסטר הזה פעם ראשונה, יחד עם מנהל עמ"י ומשרד התפוצות לבתי הספר כדי ללמד על המיעוט היהודי, להכשיר את משתתפי מסע, איך ללמד מיעוט יהודית, איך לדבר את הסיפור שלהם, את הקהילה שלהם, בעיקר בחטיבות הביניים, זה דבר שאנחנו רוצים להגדיל להם מאוד. ברשותך, נמצאת איתנו קיילי שהיא משתתפת בתוכנית מסע ב'גאפ היר', בתוכנית הרווארד מדרום אפריקה שמשתתפת גם במיזם החיבור, יחד עם מכינה, אני אשמח אם היא תוכל לספר קצת. בבקשה, כן. היי, שלום, קוראים לי קיילי, אני בת 18, אני מיוהנסבורג בדרום אפריקה, אבל עכשיו אני גרה בירושלים. הגעתי דרך תוכנית גאפ, שנקראת ומסע ועם התוכנית אנחנו שותפים עם המכינה שנקראת ..בית גוברין שאנחנו יכולים ליצור קשרים עם ילדים בגילי, בתוכנית גאפ שגדלו בישראל ולהיפגש איתם. בתוכנית הזו בני 18-19 מכל העולם, כולל דרום אפריקה, יש מארצות הברית ולונדון והרבה מדינות אחרות. מתאפשר לנו לפגוש וליצור קשרים עם ישראלים שעוזרים לנו להתחבר לתרבות הישראלית שלנו וליהדות ולגור בירושלים. אני גרה בירושלים, מה שמקל עליי מאוד ליצור קשרים עם ישראלים שאני יכולה להתראות שוב ולהתחבר בזמן שאני גרה כאן. זו חוויה מדהימה להגיע דרך גאפ לישראל, יש לי אפשרות לעבוד בבית הספר, לעזור לילדים שאני מאוד אוהבת, זה ניסיון עבודה מצוין בשבילי כי אני רוצה להמשיך ללמוד כשאתבגר, זה גם מדהים ומספק שאני יכולה לעשות את זה עם החברים שלי, עם המדריכים. זה חוויה מדהימה שאני חושבת שכל הילדים בגילי צריכים לעשות, במיוחד להתחבר עם הילדים בבית הספר עם הילדים הישראלים ולשתף על החיים שלנו, התרבות